אני עובר לסעיף הבא. פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, סעיפים 5(1)

מי מציג את החוק? יפתח עשהאל, אגף תקציבים באוצר. הצעת החוק הזו מובאת במסגרת תכנית ההתייעלות הכלכלית, כצעד שאמור להגדיל את ההכנסות ולהתכנס למסגרת ההוצאה בתקציב. הצעד בא לתקן לקונה שקיימת היום בחוק, של איזו שהיא התחמקות מס של דירות יוקרה. זהו צעד שממוקד רק בדירות יוקרה, שמצליחות להתחמק ממס רכישה. בדירות יוקרה,

היזם לא משלים את כל הבנייה; קודם רוכשים את הדירה ואחר כך משלימים את הבנייה, כי יש כל מיני העדפות אישיות בסוג הזה של הדירות, ולכן לא משלמים את מס הרכישה של דירות מגורים. מבחינתנו, אנחנו רואים את זה כטעות בחוק והתחמקות ממס, ולכן אנחנו מתקנים אותו. היום, כדי למנוע את ההתחמקות הזו, מגדירים דירת מעטפת כדירת יוקרה שממוקמת בבניין המיועד למגורים, והדירה עתידה לשמש למגורים.

מס הרכישה יהיה בהתאם למס הרכישה של דירת מגורים, כמו כל אזרח אחר שקונה דירה. אני יכול להקריא? לפני ההקראה, הרב גפני, איפה ההטבה פה? זוהי לא הטבה; הפוך. היא יכולה להיות הטבה. מי שזו הדירה היחידה שלו, שקונה ברמת מעטפת זו יכולה להיות הטבה עבורו.

שיראו את זה כדירת מגורים. אני אסביר. מס הרכישה על קרקע הוא גבוה יותר ממס רכישה על דירת יחידה, ונמוך יותר ממס רכישה

בגלל שמדובר בדירות יוקרה, לרוב אלה משקיעים - - - מהן דירות יוקרה? רגע, דירת מעטפת לא מתייחסת לדירות יוקרה. היישום של המודל של דירות מעטפת מגיע רק בדירות יוקרה,

יש את האינסנטיב הכלכלי לבקש את זה מהיזם ברמת מעטפת, ולא ברמת דירת מגורים. בדרך כלל, זה קורה בדירות שהשווי שלהן ממש גבוה. אני רוצה להסביר רגע איך החוק עובד היום במס רכישה. במס רכישה, גם כשאני קונה זכות במקרקעין,

אני קונה קרקע, ומי שמוכר לי אותה מתחייב לבנות לי שם דירת מגורים זה נחשב לדירת מגורים, לטוב ולרע; זה נחשב לדירת מגורים יחידה,

זה נחשב לדירת מגורים נוספת. זה שונה ממוצרים אחרים. החוק קובע באופן מיוחד לגבי דירות מגורים, בזה ובמי שקונה בקבוצת רכישה. החוק לא אומר "דירות יוקרה", אבל אנחנו מדברים על דירות שנרכשות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים, בעיקר בתל אביב, קצת בנתניה אולי,

אז תכתבו את זה בחוק. יש להם אינסנטיב לבוא ולהגיד ליזם: "תקשיב, תמסור לי את הדירה ב-60%-70% גמר". ברגע שהוא מוסר לו אותה ברמה כזו, הוא בא ואומר: "אני לא קניתי דירת מגורים, כי היזם לא מסיים לי אותה, ולכן אני משלם מס רכישה לפי 5%, לעומת ה-8% בדירת מגורים נוספת". אנחנו נתקלנו במקרים האלה; אלה לא כמויות של מקרים בשנה - - - זו השאלה שלי. מסתבר שיש לכם נתונים, לא סתם הייתם מביאים חוק. כמה דירות מעטפת כאלה יש בשנה? מה הסכומים שלהן? ובאיזה אזורים הן? אפשר להגיד שאחרי התיקון בו הגדלנו את מס הרכישה למרובי דירות, זה הפך להיות מוצר הרבה יותר נפוץ, בעיקר בתל אביב, הרצליה,

איפה שהדירות יקרות. אנחנו נתקלים בעשרות כאלה בשנה. צפי ההכנסות הצפוי מהתיקון הזה הוא כ-40 מיליון ₪ בשנה. כמה היו לפני התיקון? וכמה יש עכשיו? השאלה היא האם הדירה תמוסה כדירה או כנכס מקרקעין; זה ההבדל. הדירות ימשיכו להימכר באותה הצורה. כל עוד והוא לא קיבל את זה כנכס מקרקעין; כל עוד הוא לא נכנס, נכון להיום. אנחנו אומרים: כל עוד זה בבניין המיועד לשמש למגורים, גם אם בנייתה טרם הסתיימה, שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה, בלבד שהסתיימה בנייתם של הקירות החיצוניים של הדירה זה יוגדר כדירה. כמו שאנחנו עושים עם כל דירה אחרת כך נעשה גם את הדירה הזו. מהי ההצדקה המוסרית כדי לתבוע את זה בחוק? זה לא ראוי למגורים - - - למה לא? זו דירה מקבלן. אבל זו דירת מעטפת. יש דירה בה יש קירות חיצוניים. אני לא יכול להתגורר שם; זו לא דירה שהיא למגורים. מהי ההצדקה המוסרית לחוק הזה? אני מבין שהיה בג"ץ - - - לא היה בג"ץ, וזה משהו שאנחנו קצת מערבבים. היה איזה פסק דין של העליון שבכלל דיבר על מס שבח, ולא על מס רכישה; זה משהו אחר.

הוא דיבר על המעטפת. מה זה משנה אם זה מס שבח או מס רכישה? זה לא הקשר שלך לבג"ץ, הרב גפני. מה שאני הבנתי הוא שאתם נדרשתם לעניין הזה הרי לא מדובר על הרבה מקרים בגלל שהיה בג"ץ לגבי מס שבח.

זה היה לפני. ניסינו מאז את תיקון 76. הכל בסדר. אני מתנצל, אני חוזר בי. לא בגלל הבג"ץ. אמרתי לך, אף פעם אל תפרגן לבג"ץ. אנחנו בעד בג"ץ. מה שבג"ץ אמר לא מעלה ולא מוריד לגבי השאלה שלי. אני שואל: איזו הצדקה מוסרית? אתם מבקשים מאיתנו שנאשר את זה. בן אדם שאין לו דירה, יש לו רק מעטפת למה אנחנו מחייבים אותו במיסוי? מבחינה מוסרית, אנחנו חושבים שיש פה הצדקה מלאה, בגלל שמדובר על הדירות שהן הכי יקרות, ורק למי שיש יכולת לקבל את הנכס במצב הזה, ובהמשך להלביש עליו את הפריטים הנוספים שם יש את האינסנטיב לעשות את התיקון הזה. אז לפי דבריכם, כמו מה שאמר דלל בדיון הקודם,

תעשו את זה שאם הדירה בשווי X, לא משנה כמה - - - אמרתם עשרות מיליונים. אתם אומרים שאלה דירות של עשרות מיליונים.

לפי דבריכם, לא אכפת להם שזה יהיה כך, נכון? למסות את זה מ-5 מיליון או מ-10 מיליון. חברים, תראו, אני רוצה להיכנס לראש שלכם. מה אתם אומרים? שאנשים רוכשים דירות יקרות, והם לא משלמים את מס הרכישה במלואו.

מי שקונה דירה ב-2 מיליון ₪, לאחר שהוא קנה אותה כמעטפת, הוא יכול להשקיע אולי כמה מאות אלפי שקלים. אולי, אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא רצה מטבח או אמבטיה. אני מבין שאותן דירות שהמדינה מפסידה מהן את המס הן דירות יוקרה, שנמצאות באיזה שהוא פנטהאוז, שהוא קנה אותו ב-30 מיליון ₪ או ב-50 מיליון ₪, ואז הוא רוצה לעשות את הכל מזהב. פה אתם מפסידים את הכסף, וזה מוצדק לקחת את המס הזה מאותם אנשים ששילמו עשרות מיליוני שקלים עבור דירה. אז בואו תעשו את ההבדל הזה.

אם אני קונה דירה ב-2 מיליון ₪ ואני לא רוצה את המטבח של הקבלן זה לא סוף העולם, אבל איפה שאתם באמת מפסידים מס וששם ישנה בעיה עם זה אני זורם איתכם. מה שאומר חבר הכנסת דלל, ואני מזדהה עם זה לגמרי: יש הצדקה מוסרית, כשאתם אומרים שלבן אדם יש פנטהאוז, הוא עשיר מאוד ויש לו את היכולות לתכנן את הדברים ולעשות את זה; פעם למכור ופעם לא למכור - - הוא מביא אפילו אדריכל מאיטליה; אני מכיר את זה. - - וכל מה שנלווה לעניין הזה. אתם אומרים שלא יכול להיות שבן אדם ינצל את החקיקה הקיימת, ולא ישלם את המס בדירת מעטפת, אבל כאשר מדובר על דירה רגילה, נורמלית, בסכומים מאוד מינוריים למה שם צריך? איזו הצדקה מוסרית יש לזה? קודם כל, אנחנו מדברים, כמובן, על כך שמי שקונה דירה יחידה ב-2 מיליון ₪, נכון למצב היום, אם הוא מקבל אותה ברמת מעטפת, כשאין התחייבות להשלמת בנייה עד הסוף הוא לא נהנה מהטבת הדירה היחידה.

אחד שקונה ב-2 מיליון ₪ וזו הדירה היחידה שלו, לא יבקש אותה ברמת המעטפת. לא עליו אנחנו מדברים, כי גם כך הוא יבקש את זה כדירה, כי זו תהיה הדירה היחידה שלו ולא יהיה לו מס רכישה בכלל. מי שיבקש את זה יכול גם להיות משקיע שקונה דירה שנייה ב-7 מיליון ₪ או 8 מיליון ₪. ההפרש בין מס רכישה של 6% לבין מס רכישה של 8% והלאה מתמרץ אותו לבקש את זה ברמת מעטפת, כי החיסכון שלו במס רכישה מממן לו את השיפוץ של הדירה.

בעצם, יצרנו מצב בו צריך להיות לא כלכלי, כשאתה משקיע סכומים גבוהים בדירה, שלא לבקש אותה ברמת מעטפת. זהו עיוות שאנחנו יצרנו, שאנחנו באים, כרגע, לתקן. בדירות של 50 מיליון ₪, אנחנו כבר לא ניתקל בכך שאנשים רוצים את זה כדירה, כי החיסכון במס רכישה הוא במיליונים, כי אתה כבר מגיע אפילו למדרגות של ה-10%, אתה חוסך את ה-8%-10%, ומשלם 6%. יותר מכך, יש הרבה שגם מבקשים את ההחזר של האחוז, אבל זהו נושא נפרד. יש אנשים שמחזיקים קרקעות שיש אפשרות לבנות עליהן גם בניינים. הן שוות עשרות מיליונים, והם מחזיקים אותן שנים על גבי שנים. למה שם אתם לא ממסים יותר? זה צעד נוסף שבדיוק הצגנו אותו הבוקר, וביום ראשון הבא אנחנו עוסקים בו: להחמיר את מס השבח על קרקעות לא מנוצלות. מי שיעשה יקבל הטבה, ומי שלא יקבל החמרה. אדוני, אפשר להתייחס? כן. עו"ד יוסי אלישע, מלשכת עורכי הדין. קודם כל, בואו נעשה קצת סדר: בסך הכל, בעוד שנה וחצי הם כנראה יבואו לפה ויבקשו להפוך את התמונה שוב.

כי הוראת השעה של ה-8% וה-10% מסתיימת אוטוטו.

אדוני אולי לא יודע, אבל הקבלנים כבר מאוד לוחצים שהוראת השעה בכלל תקוצר, כי יש הקפאה מוחלטת של המכירות, וה-8% וה-10% מעכבים - - - מתי זה מסתיים? בעוד שנה וחצי בדיוק, בסוף 2024. זאת אומרת, כל הבלגן הזה הוא סביב איזה שהוא אירוע קטנטן, שיכול מאוד להיות שיקוצר, כמו שקרה עם השר ישראל כץ,

שקיצר את זה בשביל להכניס קצת יותר השקעות בנדל"ן, לאחר שבעקבות תקופת הקורונה קפאו ההשקעות. זה המצב היום, בגלל הריבית והמצב. אנשים רוצים לקנות והקבלנים רוצים שיקנו,

כי יש 8% ו-10%, אז אנחנו מדברים על משהו נקודתי, כי בעוד שנה וחצי אתה דווקא מקל על מי שקונה דירת מעטפת, מפני שאם דירה היא 3.5% - 5% זו המדרגה הבאה.

לקנות דירה שהיא דירת מעטפת. לכן, אני בכלל לא מבין למה התיקון הזה כאן.

זה עיוות מבחינתנו, ואנחנו חיים עם זה בשלום. לא הבנתי. הם רוצים שהוא ישלם את - - - אין לי בעיה אדוני, אם זה היה מגיע מהמקום הזה מצוין. יש לנו לא רק מס רכישה בתמונה,

זה לא רק על קבלנים; זה גם על אדם שבנה בית ולא יכול להשלים אותו; הוא הגיע למצב של שלד כמעט גמור ורוצה למכור. הם אומרים לאותו אדם: "אתה לא תקבל פטור". הם ייקחו מס רכישה מהצד השני, כאילו הוא קנה בית, אבל האדם המסכן, שלא יכול להשלים את הדירה שלו הם ייקחו לו מס מלא; הוא לא יקבל פטור. אז אם רוצים לדבר על מוסר, על היגיון ועל מה נכון לעשות תהיו דו-צדדיים. אם זו דירה זו דירה גם למס שבח וגם למס רכישה.

כשאתה מדבר איתי על האדם המסכן, הם מדברים פה על אדם מסכן עם 40 מיליון ₪. לא, אל תבלבל. אם החוק היה מדבר, כמו שהצעתם, על עסקאות של מעל ל-20 מיליון ₪ או 30 מיליון ₪ כנראה שלא היינו מגיעים,

הם לא שם,

לא מוכנים לקבל את ההערה. סתם כדי לשמוע אותך, על כמה אתה חושב שכן? מאיזה סכום? הם דיברו על עשרות מיליונים. הם מדברים על 20-30 מיליון ₪ לפחות. העסקאות האלה, שהן ספורות בעשרות בודדות אתה יכול לעשות ממוצע; כל הממוצע הוא מעל 20 מיליון ₪. יוסי, אני לא יורד לסוף דעתך. הם באים ואומרים: בדירת מעטפת שהוא ישלם את המס. זה אירוע קטן? אירוע קטן. זה שנה וחצי? שנה וחצי. אתה יכול להגיד שאתה נגד זה, בסדר, אבל למה אתה מערער על זה? אני אסביר. זה מגיע ממקום של רצון לגבות עוד מס בתקופת הביניים הזו. יש לנו תקופה של כשנה וחצי, שבמסגרתה יש מס נוסף על משקיעים; 8% ו-10%, כולם מכירים. בעוד שנה וחצי, המס הזה יורד ל-3.5%, מדרגה ראשונה. אבל אז, שאל חבר הכנסת ינון, אנחנו ניתן הטבה; אז זה כבר לא יהפוך להיות קנס, אלא הטבה. דרך אגב, ההגדרה של דירת מעטפת היא אמורפית לחלוטין. לכאורה, בניתי שלד וצבעתי עם טיח, וריק לגמרי בפנים זו דירת מעטפת. דירה שההשלמה שלה היא עוד 70%-80% היא דירת מעטפת. גם את זה צריך לתקן. אם אנחנו הולכים למקום שבו דירת מעטפת היא דירת מגורים, אז היא צריכה להיות כזו גם למוכר וגם לקונה. לא יכול להיות שהמוכר ימכור קרקע,

ויגידו לקונה, בשביל שישלם מס אתה קנית דירה. או שזה מכר דירה וזה קנה דירה או שאף אחד לא קנה דירה; אחרת יוצרים פה שעטנז שאי אפשר לחיות איתו. גם היום השעטנז הזה קיים בחוק. היום השעטנז הזה לא היה קיים, ואם היינו פה עכשיו בשנה הבאה זה אפילו לא היה מגיע לסדר היום; אף אחד לא היה מבקש הצעה שחיה חצי שנה. ממתי אתה קורא לזה דירת מעטפת? כעקרון, התיקון בא ואומר שכשיש מכירה של נכס - - - אני בניתי בית פרטי. זה לא חל על בתים פרטיים בכלל? צריך גם התחייבות של המוכר - - - ינון, תן לו להשלים את זה. ולכן, מה אתה אומר?

אני חושב שההצעה הזו צריכה לרדת מסדר היום, ואני בהחלט מוכן לקבל את ההצעה שהייתה - - -, שאנחנו נוגעים בנקודה שבאמת מפריעה להם. דרך הנקודה שמפריעה, הם רוצים להכניס את כל השוק לסיפור הזה. מה זה כל השוק? רק דירות מעטפת. בכל עסקה בין צדדים של בניית בית פרטי, עולה השאלה: אם אין טופס 4, האם מדובר בדירת - - - אבל בבית פרטי הוא לא מתחייב להשלים לו את הבנייה למעטפת. גם כאן אין התחייבות להשלים בנייה.

למעטפת; זה לא שלד. אני בשלב בו הגעתי למעטפת.

מה אתם אומרים? שלד לא נקרא מעטפת, נכון? שלד הוא לא מעטפת; הבנייה החיצונית של הבניין הסתיימה.

אנחנו באים ממש להתמודד עם משהו נקודתי: שמוסרים את הדירה מבלי לעשות את עבודות הפנים, ואומרים לרוכש: אתה תעשה את עבודות הפנים; את החלוקה לחדרים, את השירותים,

מה קורה עם קבלן שבנה בניין עם 4 דירות, נתקע והלך. זה בניין, זו דירה וזו מעטפת. הוא עשה הכל בחוץ, ובפנים השאיר - - - אבל מראש הם כבר שילמו - - - לפי דירות. אז

מחזיר להם? רואי, זה יכול להימכר הלאה.

תחשיבו את זה עדיין כקרקע, כי הוא עדיין לא מקבל את זה. תעשה גם הפוך. מצד אחד, אתה בא ואומר לי: עכשיו הוא תקוע עם הדירה הזו, שהיא כרגע דירת מעטפת - - - בדרך כלל, מה שיקרה זה שהדירה תימכר, ויזם אחר ייכנס וישלים את הבנייה. אבל כרגע זה נמצא במשפטים; בינתיים הוא שילם עשר שנים. אנחנו מכירים את זה; אני יכול להראות לך בניינים כאלה, שנתקעו שם. אז תביא גם הטבה לצד השני. אגב, יכול להיות ששם לא מדובר על דירות יוקרה - - - אני לא חושב; זה לא הצד השני. אנחנו באים עכשיו רק לתקן עיוות שאנחנו יצרנו. אבל איזה עוד עיוות? אם אתה רוצה להביא עיוות תביא גם הפוך. ראשית, לא צריך אפילו תיאום מחלקה. אם הם יפנו, ואנחנו נראה שהבנייה באמת נתקעה בגמר ואין יותר קבלן

בתיקון שומה - - - אז תכניס את זה גם בחוק הזה. ינון, אבל אין להם סמכות על פי חוק; זה לא נכון. הם גם יכולים לבטל את העסקה וזהו. אבל אז הרוכש ירכוש דירה. הם לא יכולים לבטל את העסקה; הם נמצאים בין שמים לארץ. אם הם לא מבטלים יבוא יזם אחר, שישלים להם את זה לדירת מגורים. אבל לא בטוח שיזם יכול להיכנס עכשיו, כי יש קונה - - - אז יש להם את הערבויות של שווי דירה חדשה. אתה לא מגיע לבניינים? בוא נצא ביחד לרחובות. יכול להיות שזו גם בעיה, אבל זו לא הבעיה של דירות המעטפת בכלל.

שאם תעשה דבר כזה תעזור למסכנים שקנו את הדירה שלהם ב-2 מיליון ₪ או 3 מיליון ₪. דרך אגב, אם אנחנו נתקן את התיקון שלך למעטפת, הוא יפגע בכל מי שהוא בעל דירה יחידה, כי הוא לא שילם מס. אבל זו לא הדירה היחידה. ומי שזו הדירה היחידה שלו ישלם מס?

תקריאו, בבקשה, את החוק, ותסבירו אותו, כדי שנוכל להבין על מה מדובר. בבקשה. שלום לכולם. רודין נפסון מרשות המסים. מה עם התשובה לשאלה ששאלתי על נושא המשמרות? אנחנו נבדוק את זה. זה סתם מחדל מיותר. כן, לגמרי. השר חתם.

יש את הנושא של משמרות. נכון, דיברנו על זה בבוקר. יכול להיות שהם עובדים במשמרת שלישית, ועדיין לא סיימו. בבקשה, תקריא. תיקון חוק מיסוי מקרקעין 5. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (בפרק זה חוק מיסוי מקרקעין) בסעיף 9 בסעיף קטן (ג), בהגדרה "דירת מגורים" בפסקה (1), בסופה יבוא "והכול למעט דירה המנויה בפסקה (3)"; מה זה פסקה 3? פסקה 3 זו ההגדרה של דירת

אני עכשיו אקריא אותה. אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) דירת מעטפת המיועדת לשמש למגורים, לרבות דירה שבניית קירותיה החיצוניים טרם הסתיימה, אם יש עימה התחייבות מצד המוכר לסיים את בנייתה כדירת מעטפת, תסביר את החלק הזה. אנחנו מחייבים דירת מגורים במס רכישה בשני מצבים: א', כשנמכרת דירה אחרי שהסתיימה הבנייה,

כשיש דירת קבלן שיש בה התחייבות מוכר להשלמת הבנייה. פה אנחנו רוצים להגיד שגם קבלן שימכור מראש דירת מעטפת, עם התחייבות למסירה ברמת קירות חיצוניים זה ייחשב כדירת מעטפת. אז מה לגבי שלד בניין? שנייה, אנחנו מדברים פה, לפי מה שכתבתם, על דירה שבניית קירותיה החיצוניים טרם הסתיימה. אין קירות חיצוניים, אז מה יש?

אבל יש התחייבות מוכר - - - לפני ההתחייבות; מה יש? היום אפילו יש קרקע. ועל קרקע אני משלם מס רכישה? במועד בו יש קרקע ואתה רוכש דירת מגורים מקבלן אתה משלם מס רכישה של דירת מגורים. מה שאנחנו באים להגיד בתיקון, זה שגם אם הקבלן יגיד לך: "אני אמסור לך את זה ברמת מעטפת" זה ייחשב כדירת מגורים. כלומר, רק עמודים כבר נחשבים כדירה? לא, אמרנו: סיום קירות חיצוניים. סיום לגמרי? סיום לגמרי; זו הרמה שבה הוא מוסר לך את זה. אדוני, קירות חיצוניים זה כלום; הכל בפנים חלול. זה גם נחשב? רק עבודות הפנים.

ברגע שתפרידו את זה זה יהיה יותר חכם.

אני לא הצלחתי להבין. עומר בדרך אליך. לא צריך שיבואו; רק שיחתמו.

והוא בוחר,

אדוני היו"ר, השר רואה עין בעין לגמרי מבחינת התוכן. אנחנו העברנו את זה לשר הכלכלה,

על פי החוק, בהיוועצות איתו. פניתי כבר הבוקר לאנשי

ואז כולם ישלמו. ואז נבוא לפה עוד פעם ונשנה את זה הפוך.

יפה שאתה זורם, אבל אני לא בטוח שצריך לזרום. אני חושב שזה נכון, כי הוא מתייחס בעיקר לדירות

זה לא כלכלי ולא מסחרי, ברמות הגבוהות של הדירה, ב-50 מיליון - - -. צריך להיות ממש לא כלכלי כדי לבקש אותה כדירת מגורים. הבעיה היא שברגע שהוא מקבל אותה כדירת מעטפת,

חוץ מזה, אני חושב שהתיקון מבורך ונכון,

אני מבקש לעשות כמה תיקונים, שאני חושב שגם עולים פה בדיון בוועדה. א', המכירות האלה יהיו מכירות רק

רק מעל 15 מיליון ₪. אז שם יעשו לך את זה, ואנחנו נתקן את זה. אני אתייחס לעניין של הקבלן: גם היום, אם א' קונה דירה מקבלן, ויש הבטחה של השלמת

לא עשו טיח, לא עשו צביעה, לא עשו כלום. הוא בנה את הבניין והשאיר שם את הקירות, מבלי שהם ראויים למגורים בכלל. האם זה נכלל בהגדרה של שלד, שפטור ממה שאתם מציעים, או שזו הגדרה של דירת מעטפת,

את הרוכש, כרוכש של מעטפת? מי שרוכש מעטפת מקבלן, בבניין מגורים, יהיה בדיוק כמו אחד שרוכש דירת מגורים, כדי למנוע את תכנון המס לפיו הוא יבקש מקבלנים למסור את הדירה

אבל אם הוא היה קונה, עם עבודות הפנים, והיה מוכר

נותן לו ללא שום בעיה.

כשאתה קונה דירה מקבלן. בדיוק. אם עושים תיקון צריך לעשות תיקון גם על זה. למה צריך לעשות לזה

אתה צריך לשלם מס רכישה של 8%. או לא לשלם בכלל, אם זו דירה יחידה. אבל יש תקרה לפטור בדירה יחידה, נכון? כן, יש מדרגות. אתם עושים את זה בכוונה, כדי שאני אתבלבל? לא. זו תהיה דירת מגורים לטוב ולרע, מבחינת שיעור המס. לי יש דירה נוספת.

הדבר השני: אחרי שאתה מביא את הניסוח הזה, מהי ההגדרה של דירת המעטפת? דירת מגורים למס רכישה היא דירה שיש עליה התחייבות מוכר להשלמת בנייה, או דירה שהושלמה בנייתה. זאת אומרת, גם דירה שהושלמה בנייתה וגם דירה על הנייר. למס שבח דירת מגורים היא רק דירת מגורים

בדירה שנייה, בכל מקרה, אף פעם לא מקבלים. גם בחוק היום לא מקבלים. אני יכול לנסות להסביר, הרב גפני? מה שהם באים ואומרים, אם אני מבין נכון, זה כזה

יכולת לחייב אותו, מבחינת המיסוי, גם כשהוא קונה את הדירה כך; לקבוע משהו אחר, לשחק עם השיעורים או משהו כזה. אני לא רוצה לתמרץ אנשים להשאיר דירה ברמת מעטפת למשך 18 חודשים, כאשר היא לא משמשת למגורים. אם אתה כבר בא ומשפר מצב, ואומר: מבחינת מס רכישה אני רואה את זה כדירה, אבל מבחינת מס שבח זה ימשיך לא להיראות לי כדירה - - - והיא תיחשב כדירה נוספת אם יש לך עוד דירה. רק למס רכישה; לא למס שבח. יש לי בקשה. אנחנו מסיימים את הדיון כאן; אני לא מצביע. אני הסברתי את זה בדיון הקודם. א', אני מבקש ניסוח, כדי שנדע מהי דירת מעטפת.

כשאנחנו אלה שקיימו את הדיון כאן, בוועדה בעוד כמה שנים, כשיהיה מקרה כזה שנדע להבין את מה שכתוב בחוק,

אני מבקש ניסוח לקראת ההצבעה. אם אפשר, אדוני היושב-ראש, גם לבקש מהם שיציינו, באותו הניסוח, לכמה זמן ההגדרה יכולה להיחשב כסבירה לתכנון, ומה הקשר בין לזה לבין שבח? אני מבקש לקבל את ההסברים האלה. יש פה יותר מדי סימני שאלה, ואני ממש תמה; אני קורא חומר, מקשיב, הולך וחוזר. אני מנסה להבין: את מי ואת מה אתם באמת מנסים לקדם? באיזה היגיון? אני לא שומע אתכם נאבקים למען אנשים שאוספים שקל לשקל בשביל לקנות דירה במיליון וחצי ₪, או 2 מיליון ₪.

רוצה להשלים. אנחנו לא נסכים לכך שתהיה הגדרה אחת לעניין מסוים, והגדרה אחרת - - - אני אמרתי שזה גם המצב היום, כי הפטור למס שבח נסמך על הגדרה אחרת. המצב היום יכול להישאר כפי שהוא, אם הדירה הזו היא דירת מגורים היא תהיה דירת מגורים גם כשהוא ימכור אותה לאדם שלישי. אדוני היושב-ראש, זהו רגע חשוב מבחינה משקית. המחוקק שקבע את הפטור ממס שבח, קבע אותו לדירת מגורים של אדם שזוהי דירתו היחידה; לא למשקיע. אנחנו, מבחינה משקית, לא רוצים להפוך את הטבות המס ולגרום לאנשים לא לסיים את הבנייה של הדירה שלהם. הטבות מס של דירה יחידה - - - אנחנו מדברים על קבלן. בבקשה, לא להפריע. הפטור מדירת מגורים יחידה נועד למשפחה שמחזיקה בדירת מגורים, שהם גרו בה לפחות כ-18 חודשים. אנחנו לא רוצים ליצור פה ספקולציות; זהו פטור שנועד לדירת מגורים ואנחנו לא רוצים לגעת בו. אין פה קשר; זה משהו אחר לגמרי.

אני מבקש שתביאו לניסוח את מה שעלה כאן, ואנחנו נחליט; נצביע בעד או נצביע נגד, אני לא יודע בדיוק מה נעשה. אני לא שלם עם כל הדבר הזה.

תיקון אחד קטן: אין כאן התייחסות למצב שבו אותו קבלן מוכר לקבלן אחר. לצורך העניין, לא כקבלן שישלים וימכור, אלא למישהו אחר שייקח את הדירות וישכיר אותן. המשמעות היא שאותו קבלן, שהיום ישלם רק 5% או 6% קופץ לו המס ל-10%. כמובן, אני מניח שהם לא כיוונו לשם. אנחנו דיברנו על אותו מתכנן; תתפסו את אותו המתכנן. היה לך מקרה כזה אי פעם? בוודאי. מקרים של מכירת בניין באמצע לבניין להשכרה?

מכירה של פרויקט. תודה רבה. רבותיי, אנחנו סיימנו את הדיון בעניין הזה. תביאו ניסוח, שיהיה ניסוח שעונה על הדברים שעלו כאן. אנחנו נצטרך להצביע בעד, נגד או להימנע; נראה מה נעשה. הפסקה של חצי שעה, וב-14:30 אנחנו דנים על דיווח מקוון. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.